רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול מירי כהן מנהלת אגף תאגידים ולשכות,

ההגירה ומעברי הגבול שירלי רייסן ששון מנהלת, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול רחל אוברמן